בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. שלושה דברים:

אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שסבב הלחימה הזה יסתיים,